בוקר טוב, אני שמחה לפתוח את הדיון בנושא הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018 (מ/1246). זהו דיון חמישי.

הדיון חייב להסתיים בשעה 11:00 על פי כללי